אני מבקש, לפני שאני פותח את הדיון שלנו, להתייחס לסוגיה שעלתה פה בדיון הקודם. חבר הכנסת עוזי דיין התייחס לתנועת הנוער העובד והלומד, אני רוצה להביע הסתייגות מהאמירה האישית כלפי ארגון שנציגיו לא יכלו להיות פה

כולנו מצרים על כך שהקורונה פגעה משמעותית גם ביכולת שלנו לציין את חודש הגאווה בשלל הפעילויות שיש בכל שנה. אני רק מקווה שבשנה הבאה שבו אתם ואנחנו כולנו נציין את

כמעט 40% אמרו שבשנה החולפת הם הוטרדו מילולית בגלל נטייתם המינית, רק 16% הרגישו בנוח לדבר עם היועץ או היועצת, רק 11% הרגישו בנוח לדבר עם המורה שלהם או עם מורה כלשהו ו-5% עם המנהל. ומה עם ההורים? לא בדקו את זה.

השאלה הכי בסיסית היא למה משרד החינוך לא מצליח איפה שצה"ל מצליח. בנוסף, כל הסיפור של להט"ב נמצא תחת הפריזה של שפ"י שירות פסיכולוגי ייעוצי ותחת הסעיף של חינוך למיניות. רבותיי, להיות להט"ב הוא לא רק הסעיף של חינוך למיניות, יש פה דבר הרבה יותר עמוק

אנחנו צריכים לדרוש שיפורסם חוזר מנכ"ל. אנחנו יודעים שיש טיוטה מונחת על שולחנו של המנכ"ל, אבל בגלל שיקולים פוליטיים זה לא מפורסם.

אולי דווקא עכשיו,

לא עומד בראשו אדם עם אג'נדה דתית כלשהי וכשיש

אנחנו רואים בתקנה הזאת הזדמנות משמעותית לאפשר לתלמידים להיחשף לסיפורים אישיים, לשמוע אנשים, להכיר ארגונים שהם יכולים לפנות

וכאשר עולה סוגיה בתוך בתי הספר הם מנחים את צוותי החינוך ביחס לסוגיות השונות שעולות, בהתאם לשיח שקיימנו, לצרכים שעלו ולקווים המנחים שאנחנו מגבשים, כשאנחנו מטמיעים את זה בתהליך הדרגתי, וככל שנצליח לגבש את המסמך בצורה מיטבית אנחנו גם נפיץ אותו לשטח.

אנחנו שמחים

חשוב להבין,

זה שונה מבחינה גילית ואפילו בתרבות שבה הילד צומח.

מבחינתנו, הנחייה מרכזית אותה נרצה להוסיף כשהחוזר יעודכן בקרוב היא הפנייה להיוועצות לאנשי המקצוע בכל פעם שיש סוגיה

הם צריכים להתמודד גם עם תלמידים ותלמידות שמפנים אליהם אלימות,

קללות וניכור,

שלפעמים גם לוקים בלהטבופוביה ולפעמים אין להם כוונה רעה,

הרבה פעמים, כשעושים דיונים מסוג זה מערכת החינוך, חלקים בה, מרגישה צורך להתגונן: רגע, אנחנו לא נותנים יד ללהטבופוביה, אנחנו לא מאפשרים אותה. חשוב

אני רוצה לפנות לחברת הכנסת לשעבר מירב בן ארי, שהייתה לי הזכות ואני בטוח שלכולכם, לעבוד איתה באופן צמוד בשנים האחרונות. לוחמת צדק באופן כללי, וודאי לוחמת למען הקהילה.

תודה.

אנחנו מתגעגעים אלייך ונמשיך להיות בקשר.

עודד. בוקר טוב, תודה רבה על ההזמנה.

ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה שהוזכר פה כמה

בנוסף, יש פה עוד סוגיה שקשורה למיצוי התקציב הזה, גם בהמשך לשאלה של מירב שעשתה הרבה כדי שיהיה את התקציב הזה בפועל. דיברו פה

האם יש מדידה לגבי בתי-ספר שמזכירים את

לצערי, אני יודע שיש בתי ספר שמזמינים את חוש"ן לפעילות ומעדיפים שלא

אין התייחסות שנותנת את הקול הזה. יש בתי ספר שיש להם את הרצון להתייחס וכאלה שאין. לצערנו, נתקלנו בהרבה מאוד מקרים של מנהלות,

סגל, שהמליצו או אפילו אסרו על מורות ומורים לצאת מהארון, וכך מייצרים מרחב תעסוקתי מאוד לא ברור ומסוכן למורות ולמורים

אני שמחה מאוד להיות כאן. אני מייצגת את ברית הלביאות, שזו קבוצה של אימהות ומשפחות של ילדים טרנסים. אני רוצה לדבר, קודם כול, על אושר. כולנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מאושרים, אבל הילדים שלנו, של ברית הלביאות, הרבה מהם לא מאושרים, הם סובלים. הם סובלים כי יש להם חוויה של מצוקה בין החוויה הפיזית שלהם לגוף שאיתו הם נולדו; והם סובלים כי כל הזמן מערכת החינוך מטיחה להם את זה בפנים: פונים אליהם לא נכון, בתעודה הם יקבלו השתתפתְ יפה בשיעור כך מדברים על ילד טרנס, הרבה פעמים הם סובלים מהצקות והטרדות, הם סובלים כי הם מתאפקים כל היום בבית הספר כי אין להם שירותים שנוח להם ללכת אליהם, הם סובלים כי כשהם כבר יצאו לפני היועצת והיא כבר כזאת שמקבלת, במקרה הטוב, אז אומרים להם: אבל עכשיו זה לא זמן טוב לספר לכיתה, נספר אחר כך. עכשיו יש תעודות, אנחנו לפני הטיול השנתי, עכשיו יש קורונה ואי-אפשר לדבר על זה בזמן הקורונה. והילדים האלה ממשיכים להסתתר, להתבייש ולצבור את המצוקות שלהם. כשהם כבר עוברים לבית ספר חדש ואף אחד בבית הספר החדש לא יודע, עדיין הרישומים הם במגדר הלא נכון ופונים אליהם ואז זה נחשף. הם הכי סובלים בשיעורי ספורט, כי הם צריכים להשתתף בשיעורים שלא מתאימים למגדר שלהם, כשהגוף שלהם הוא מקור של סבל עבורם והוא מקור של מבוכה ואין הבנה לזה שהם צריכים פטור או שיעור פרטני. הם מוותרים על טיול שנתי כי אין להם איפה ללון. כל הדברים האלה הם רק קצה המזלג של הדברים שמונעים מהילדים שלנו להיות מאושרים, כמו כל ילד. לכן כל כך דחוף חוזר המנכ"ל, ההבהרה של כל הדברים האלה בצורה מסודרת. ההסברה וההכשרה של חוש"ן ושל ארגונים נוספים שיכירו, שיבינו את האוכלוסייה הטרנסית. אלה ילדים, אם אנחנו פותחים להם את הדלת הם יהיו מי שהם, אבל אם אנחנו סוגרים את הדלת הם נושרים מבית הספר, הם מתאשפזים, במצוקה נוראית. תעזרו. תודה רבה. גם אני למדתי עוד זווית משמעותית, הורית, לנושא. אני שמח שהיית אתנו והחכמת אותנו. אשמח לחזור לאורלי ליימן עיני, רפרנטית אגף התקציבים שעוסקת בחינוך. היית אתנו קודם, אני שמח שאת אתנו שוב. אשמח לשמוע שתי התייחסויות: 1. באופן כללי על הרצף של השנים האחרונות בכל מה שקשור לתקציבים עבור הקהילה הגאה בעולם החינוך, 2. צפי קדימה מה תקוע, מה קיים ומה אמור להגיע. התקציב ההמשכי של 2020,

התקציב של החינוך לסובלנות של הקהילה הגאה תוקצב אפילו יותר מה שתוקצב ב-2019. מה היה המשפט האחרון על תקציב 2019? התקציב ההמשכי של 2020 תוקצב בבסיס בהיקף יותר רחב ממה שתוקצב בבסיס של 2019. מה התקציב ובכמה התרחב? כרגע התקציב עומד על 1.941 מיליון, והתקציב ב-2019 עמד על 1.455 מיליון, ספציפית לעניין של חינוך לסובלנות. עם זאת, אני מודעת לזאת שיש קשיים שנובעים - - - סליחה שאני קוטע אותך שוב. זה משהו שהגופים כבר מכירים או שזה עוד לא נודע להם? אני לא יודעת, אני אחראית על התקציב של התקנות. עם זאת, אני מודעת לזה שיש קשיים שנובעים מעצם זה שאנחנו בתקציב המשכי יש קשיים משפטיים, יש קשיים של חשבות ואותם חשוב להציף. אעביר, כמובן, לגורמים הרלוונטיים. בגדול אני לא תופס אותך במילה בחמש השנים האחרונות אנחנו בגידול, חוץ מאשר השנה הזאת? אם אני מסתכל מ-2015 עד היום, מה המצב שלנו? אני יכולה לבדוק ולהעביר לך תשובה יותר מפורטת. אני יודעת שב-2019 התקציב גדל והשנה, לגבי המקורי, אנחנו מתחילים מנקודת פתיחה יותר גבוהה מאשר התחלנו ב-2019.

רשמנו לפנינו שאת מעבירה לנו מידע על חמש השנים האחרונות. זה מידע קיים, אז אין בעיה. חשוב להבין מה התהליך שהממשלה האחרונה וזו שתגיע עשו ביחס לקהילה ולעולם החינוך. תודה רבה, אני שמח על הגדלת התקציב. אני לא הכרתי את זה, תיכף אבדוק אם הארגונים והגופים מכירים את זה. זה לא מספק אותנו, אבל חשוב מאוד. עודד מחוש"ן רוצה להעביר שאלה. בבקשה, עודד. ביחס למה שאורלי אמרה, היא מדברת בשנות תקציב 2019,

כשאנחנו עובדים על פי קול קורא שהוא לשנת לימודים. כשאנחנו נכנסים לשנת הלימודים הבאה, תשפ"א, אני לא מבין איפה התקציב הזה יושב האם הוא בשנת 2020 או בשנת 2021? זו שנת לימודים שנפרשת על פני שתי השנים הקלנדריות האלה ולא ברור מה הוא בסיס התקציב שלפיו מוציאים את הקול הקורא. אמור להתפרסם קול קורא, בשנה שעברה הוא פורסם בזמן הזה, והוא עוד לא פורסם בזמן הנוכחי מכיוון שאין ודאות על התקציב. אז האמירה שלה, מבחינתנו, לא מקדמת אותנו והיא גם מאוד עמומה, כי אני מכיר את המספרים, אבל איפה זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה בפועל בשימוש בתקנה וביחס לשנת הלימודים, שהיא שונה משנת התקציב?

בבקשה. שנת הלימודים תשפ"א מתחילה ב-2020 ולכן התקציב הרלוונטי צריך להיות קיים ב-2020, לפי מה שאני יודעת. אנחנו לא אחראים על ההוצאה של קולות קוראים. כמו שהתייחסתי קודם, אני יודעת שיש כל מיני סוגים של בעיות בתקציב ההמשכי. אין מה לעשות, באמת יש מורכבות מזה שעדיין אין תקציב מדינה ואנחנו כבר חצי שנה לתוך התקציב. זה פוגש אותנו בהרבה מקרים,

זה פוגש אותנו גם במקרה הזה. חשוב שתציפו ואעביר לגורמים הרלוונטיים. יש פה בעיות משפטיות וחשבותיות.

אני אומר לך ואני גם לוקח על עצמי: אנחנו צריכים לוודא מאיפה הכסף הזה יכול לצאת. הגדלה תקציבית היא דבר טוב, אנחנו צריכים לוודא שאופן המימוש שלה ברור לכולנו. אנחנו פשוט ממש על זמן דחוק, כי ככל שהקול הקורא לא ייצא בשנה הבאה לא נוכל לקיים את הפעילות שלנו, והביורוקרטיה מאוד מקשה. אנחנו מעריכים את זה שאתם עושים את הדיון הזה, אבל ממש חשוב הליווי ושמישהו יהיה כתובת ברורה, כי משפ"י אנחנו מקבלים מענה מאוד טוב, אבל הוא מאוד מוגבל בהיבטים האלה. אז אם יש גורם שיכול לעבוד אתנו על זה, זה מאוד יקל עלינו. אני חושב שאמרתי כמה פעמים, אגיד שוב: אני והצוות שלי כתובת לכל דבר ועניין. עוד היום אפשר להתחיל לעשות את הבדיקות ולהבין, ואני בטוח שגם באגף התקציבים וגם בחשבות ישתפו אתנו פעולה בנוגע לאיפה נמצא הכסף ואיך אפשר להוציא אותו. זה לא אומר שהכול ייפתר מחר, אנחנו מכירים את המערכות.

ובהקשר הזה אני מתחבר, שאנחנו באירוע תקציבי מורכב, לא הכול פשוט, אבל בכל מה שקשור לפרוצדורות ננסה לקדם כמה שיותר מהר. אני רוצה לשמוע את לירון אשל מהמועצה לשלום הילד, בבקשה. אני מבקש לקבל ממך התייחסות. תודה, אדוני, קודם כול על קיום הדיון החשוב הזה. אפתח באמירה מאוד בסיסית ומוסכמת על כולנו: כל ילד, באשר הוא, ראוי למקום, להכלה, לקבלה ולמקום בטוח. כל ילד זכאי להרגיש ראוי בכל בחירה שהוא עושה. אני אומרת את זה ולו בשל הדברים שנאמרו על ידי ענבל, ואם יש ילדים או בני נוער ששומעים אותנו זו אמירה משותפת לכולנו. האמירות המאוד ברורות האלה אל מול המצוקות המאוד גדולות שבולטות בשטח, שגם עלו מנייר העמדה, מהדברים של ענבל וגם מההכרות שלנו בשטח, מחייבות הסדרה בחוזר מנכ"ל בנושא הספציפי הזה,

העבודה של משרד החינוך היא מאוד רגישה וישנה התקדמות מאוד גדולה וקשר עם גורמי הקהילות השונות. אנחנו חושבים שלא די באמירות, שהן חשובות מאוד אבל מובלעות בתוך חוזר המנכ"ל הכללי של האקלים המיטבי. חשוב שתהיה הסדרה מאוד מאוד ברורה. אני חושבת שמעבר לתכנים, להתייחסות הספציפית ולכלים שיכולים להינתן בחוזר מנכ"ל כזה, יש גם אמירה של הנכחה והכרה שיש חוזר מנכ"ל כזה ספציפי, שמאוד מאוד חשוב. לצד כל זה אנחנו גם רואים חשיבות בשיתוף קטינים באופן כללי בקביעת מדיניות, וקטינים מגוונים מגדרית בהקשר הזה, שישמיעו את האתגרים שלהם, את הצרכים שלהם, ויישבו בפורום שמשפיע על קבלת ההחלטות, על הסעיפים הספציפיים בחוזרי מנכ"ל וישמיעו מעולמם. שמענו פה גם את חני, מה טוב שגם הם ישבו כחלק מצוות החשיבה בחוזר מנכ"ל כזה. אנחנו כבר שנים בדיונים כאלה, אני חושבת שכולם בשלים לזה, השטח בשל לזה. חבל על הזמן, אנחנו צריכים לפעול תוך חשיבה מקצועית ומעמיקה, אבל לצאת כבר עם איזשהו תוצר. תודה רבה. מסכים באופן כללי.

תפקידן לקחת את שלל ההיבטים, לשמוע את כל הזוויות ואחר כך לוודא שאנחנו מיישמים את מה שנאמר וגורמים, ככל שאנחנו יכולים, לדברים לצאת לפועל. אשמח לפנות למועצת התלמידים, אפרופו נוער, ואבקש ממישל להתייחס לנושא.

אני הנציג של מועצת התלמידים והנוער הארצית. תודה רבה לאדוני היושב-ראש. לדעתי, אני מדבר בוועדת הכנסת הכי גאה בתולדות המדינה, וזה לא דבר מובן מאליו. אנחנו במועצה הארצית למען כל הנוער, ואנחנו צריכים מערכת חינוך שגם פועלת בהתאם לזה. אנחנו רואים בחודשים האחרונים שאנחנו לא מקבלים ממש מענה מהמטה המרכזי של המשרד, לא משתפים אותנו. בכל נושא בקהילת הלהט"ב, בקהילה הגאה, צריכים להשמיע גם את קול הנוער. סליחה שאני קוטע אותך. ניסיתם להשמיע את קולכם ולא התייחסו אליו? להבנתי, יש ניתוק בקשר שקיים מאז החלפת השרים, אבל זה יותר קשור לדיון הקודם שלכם מהבוקר. אני שמח שעקבת אחרינו גם בדיון הקודם. יישר כוח. אני רוצה לציין שיצא לפני כמה ימים מדד הגאווה העירוני. למערכת החינוך יש תפקיד מאוד חשוב בהקדמת הרשויות. אני מצטער אם אני מתבלבל, עברית היא לא שפת האם שלי. אתה נהדר. הכול בסדר, אנחנו סבלניים. תודה רבה. בכל מצב, הפתרון לבעיות האלימות המילולית והפיזית צריך להיות של מדיניות ויישומי, וזה לא יכול להיות לפי יוזמת מנהלים ולפי יוזמת ראשי מחלקות חינוך. סובלנות וזכות לביטחון מפני אפליה ואלימות לא יכולים להיות נתונים רק לשיקול דעת של הגורמים בשטח, זה צריך להיות מרכזי. קהילת הלהט"ב והקהילה הגאה זה לא סטייה מינית, וכל תלמיד זכאי למוסד שמקבל ומעריך אותו כמו שהוא, ואנחנו לא בהכרח רואים את זה בחוזרי מנכ"ל ואנחנו לא בהכרח רואים את זה בהתייחסות של מובילי המערכת, ובטח לא תמיד רואים את זה בשטח. אני רוצה לתת דוגמה למה צריך הנחיות לאנשי חינוך. ההנחיות,

לא יכולות להיות רק ליועצות ויועצים, זה צריך להיות גם למדריכי פנימיות לכל איש חינוך במערכת החינוך. אני יודע על מקרה מלפני כמה שנים, שהיה נער גאה שמתלבש בצורה נשית. כל הבנים בקבוצה בפנימייה ישבו במועדון של הבניין בלעדיו והחליטו איזה חדר לתת לו. אנשי החינוך לא היו ערוכים למנוע את זה. אנשי החינוך צריכים, חייבים כלים, ופה זה התפקיד של המשרד. אני מסכים להתייחסות שלך, אבל משפט אחרון. יש לבית הזה תפקיד, ותזכרו אותו. יש לרשויות המדינה תפקיד. תעשו את הדברים הנכונים, תשמיעו את הנוער, תשמיעו את כל הקהילה הגאה. ביחד אנחנו יכולים לבנות קהילה יותר סובלנית, קהילה יותר שמעריכה יותר, קהילה יותר טובה. תודה. תודה רבה. חצי הדקה האחרונה שלך מרגשת ומדויקת, ומבחינתי היא סיכום לכל שאר הדברים. זה גם נכון לגבי הבית הזה, שצריך להיות מקום שמאפשר לכולם, וגם באופן כללי חברה שצריכה להיות סובלנית ויותר פתוחה. תודה לך. מיכל סטולר, נציגת איגי, בבקשה.

לא הכנתי דברים, אני מודה. עד עכשיו הייתי על תקן מקשיבה. למרות שאני עומדת מאחורי הרבה דברים שנאמרו פה היום גם החשיבות להנחיות ברורות של משרד החינוך איך להתמודד עם תלמידים להט"בים, במיוחד תלמידים טרנסג'נדרים. אנחנו כל הזמן נתקלות בחניכות שלנו שמתמודדות עם מורים שמסרבים לפנות אליהן לפי המגדר שלהן, סוגיה של טיולים שנתיים, של מגורים בפנימיות, באיזה חדר נמצאת התלמיד או התלמידה הטרנסית. המענה שניתן לדברים האלה היום לא מספיק וצריכה להיעשות עבודה יותר מעמיקה של משרד החינוך, בעיקר לאור זה שיש יותר ויותר תלמידים טרנסג'נדרים. בתקופה האחרונה,

עשינו הרבה מאוד עבודה בשביל להמשיך לתת מענים לנוער להט"בים.

פעלנו בכל התקופה הזאת ואנחנו צריכים עוד תמיכה מהמדינה על מנת להחזיק את הפעילות שלנו, שלא תוקצבה בכל התקופה הזאת. אני מבין שלא היית מוכנה, אבל כרגיל, נגעת נכון כסף זה האתגר כדי לאפשר לקהילה לעבוד בצורה יותר מיטבית. אתייחס לזה בסיכום דבריי. אשמח לפנות לאיילה, שהיא יושבת-ראש משותפת של בת קול. בבקשה.

אני נציגה של בת קול, אנחנו ארגון של נשים, על כל הקשת המגדרית לסביות, טרנסיות,

קוויריות והקשת הדתית. זה הייחוד שלנו. יש בערך 500 נשים בארגון. חשוב לי לחזק דברים שנאמרו. קודם כול, תודה רבה על קיום הדיון. זה לא פחות ממדהים בעיניי שיושבים אנשי החינוך ואנשי שפ"י בדו-שיח אמיתי עם הארגונים כדי ללמוד ולשפר, אבל המסקנות האופרטיביות צריכות לקחת בחשבון גם אותנו את החינוך הדתי. דיברו פה על זה שיש חובה בבתי הספר לשיעורי